בוקר טוב לכולם, לחבריי חברי הכנסת דן סידה וחיים ילין חלוקה טובה הצפון ביותר והדרום ביותר. היום 5 בנובמבר 2018, כ"ז בחשוון התשע"ט.